בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה.

תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תפקידה של הוועדה הזאת, ועדת החוקה בראשותך, היא לא רק לדון בכל השיגעונות שהממשלה המפורקת הזאת

אקריא מקטע מראיון שפורסם עם אשה בשם ג'ני צ'רוואני: הייתי רדופה כשהחייתי אתו. לא היתה יותר ג'ני אם הייתי נשארת. הייתי מקבלת מחלה.

נכנסים לעניינים

- - - החוק מתייחס לשניהם.

האשה עובדת, מכריחה אותו ללמוד תורה, ללכת לכולל. החוק מתייחס לשניהם.

אבל הוא לא בא לקרוא בא לעשות בלגאן. - - - אני מבקש לתת לי

אני חושב שצריך למנוע אותו. השאלה מה הדרך הנכונה למנוע אותו,

או יכול להיות שיש לו פתרונות אחרים שקיימים ויש להרחיב אותם. זה יהיה הדיון, ויהיה פתוח מאפס. זה לא שאנחנו בשלב שמישהו אמר שזה הדבר הכי נכון.

היכולת לקנות - דוגמאות של יכולת לבחור קורנפלקס כזה או אחר צריכה לקבל אישור של הבעל.

מניעת אפשרות לפנות לבנק,

יש אמנת איסטנבול שמתייחסת במפורש לנושא של אלימות כלכלית וקוראת למדינות לאמץ הסדרים בתחום הזה. הוועדה הבין משרדית בראשות המשרד לביטחון פנים ביקשה לתקן את

בעבודת הגידור שלנו, אחרי שראינו את הצורך להתייחס בחקיקה להתייחס לאלימות - אומר עוד מילה על הצורך: הצורך לא בא רק בגלל הצורך לומר: יש אלימות כלכלית, אלא הכלים של ההתמודדות עם

ואגב, אלימות כלכלית קיימת בהליכי גירושין אבל היא לא ייחודית גם כשאני מדברת על בני זוג היא לא ייחודית דווקא להליכי גירושין. יכולים להיות,

ובית משפט זה הפתרון. מה יעשה בית

והרבה פעמים לא ניתן לסייע בלי צווים של בית משפט שייתנו את הדבר הנוסף אל מול הדבר הטיפולי שאפשר לנסות לסייע להן. בגלל הזהירות הזאת בכל זאת הצענו את זה בשלב ראשון כהוראת

שזה הופך את הפיצויים לעוולה אזרחית, כלומר מי שחוותה את הטרור הזה וסוף-סוף הצליחה לצאת מהמקום הזה נקרא לזה בשמו: מעטות הצליחו לצאת משם, אבל מי שבאמת תצליח לצאת

אלימות לפי הגדרה מופיעה בחוק העונשין. זו אמורה להיות עבירה פלילית, כמו כל אלימות. לפי ההגדרה בחוק העונשין,

התעללות נפשית מוגדרת שם כעבירה פלילית. אם אלימות נפשית, לפי חוק העונשין, קל וחומר אלימות פיזית ומינית וכן

והמזל הוא שכאן השרה וגם נציגת משרד המשפטים הגב' כהן בקשי הוציאו את המרצע מהשק בדקה הראשונה. במחילה מכבודך, כבוד השרה, אוסף קלישאות יכולתי לפתוח עכשיו אין ספור פורומים של אבות גרושים שיספרו סיפורים קורעי לב על התעללות שהם עברו מהצד השני.

כתוב: התנהלות המקשה על- - - אחראית של הבן הזוג ובכלל זה יציאה לעבודה. - - - קרן, אוציא אותך מהדיון על החוק שלך.

אני מביא מעצמי. לא ממך. אדוני היושב-ראש כוללים, אדוני היושב-ראש תלמד מה זה בתי משפט. אם אתה חושב שבכיסא הזה יש למ"ד מאחורה יש לך טעות.

תגיד את דעתך.

אז אל"ף, יש דבר כזה. ואחרי שאמרנו יש דבר כזה,

והצעתי הצעת חוק- - אגב, זו השאלה המרכזית,

הוא בא, הרי זה לא- - - רציתי לנצל את המעמד של היום לשמוע את כל הדעות. לא צריך היום להסכים על כלום וגם לא לחלוק על כלום. לשמוע, להשמיע את כל הצדדים, כולל החלק הראשון. אלימות כלכלית קיימת גם קיימת.

תודה. חבר הכנסת שלמה קרעי, בבקשה.

תודה, אדוני היושב בראש. שר המשפטים ניסנרוקן והשרה מירב כהן מנסים לקדם כאן הצעת חוק מסוכנת

אם באמת רוצים להכניס אלימות על בסיס כלכלי בחוק,

ובלי להפוך את זה למשטר משפטנים שיהרוס משפחות - אפשר פשוט לתקן את החוק הקיים ולרשום: אלימות לרבות אלימות על בסיס כלכלי ולא להפוך משפחות לזירה משפטית הרסנית שבה שופט יקבע לנו איך לחיות. אני קורא לכל ועדת החוקה לעצור את החוק הנורא

בוא לא נשכח שיש כלי מצוין בבתי המשפט לענייני משפחה עוד בטרם אתה פותח את ההליך יש בקשה ליישוב סכסוך שם הצדדים יכולים להידיין, שם הם מנהלים את כל הטענות שלהם, ורק אם לא מצליחים להגיע לכדי הבנה,

המפלצת המשפטית הזו שמנסים להעביר אותה היא מפלצת

בעיקר מה שמעניין אותי, שהצעת החוק הזו באה לעשות שני דברים: ראשית,

ואני מהניסיון הלא צנוע במקרה הזה של נושא טיפול בנשים שעוברות אלימות,

אולי תהיה לה החכמה לקבל החלטות. אני מכירה מהבית אצלי אמא שלי היתה כלכלנית טובה יותר מאבא שלי, וברוב המקרים זה כך. אם היא לא היתה מתערבת בהחלטות הכלכליות, לא היינו שורדים את

זה עובדה. כי ברגע שאנשים בתוך משפחה יכולים להגיש תביעה זה נגד זה, להגיש תלונות על עוולות - לא מדובר על אלימות פיזית- - בהנחה ששימוש לרעה בכוח זה אינהרנטי.

קשה מאוד למישהו מבחוץ להבין מה זה הטלת

זו השאלה שמונחת כאן מתי אנחנו כמדינה, כמחוקקים כמובן אנחנו לא מדברים על אלימות פיזית וכל הדברים שמופיעים בחוק העונשין ובחוקים אחרים

נכון לנו להיכנס לחיי המשפחה, ולהפעיל עליהם גם סנקציות? עיינתי בחוק.

נערים שיתבעו? בארצות הברית ובשבדיה בעקבות תקדים משפטי קטינים יכולים להתגרש מההורים,

בארצות הברית.

מקווה שפה. אני מקווה שלא. זה בדיוק, חברת הכנסת כסיף,

אני אומר את זה במלוא הרצינות. זו

היינו צריכים לומר ולשמוע היום לאור המספרים הזוועתיים האלה למה הממשלה לא מיישמת את התוכנית הזו שאושרה ב-2017.

וכל הזמן גם חברתי עאידה,

ואנו ברשימה המשותפת ובהתייחס

אמרתי שאנחנו נגד אלימות מכל סוג נפשית,

מכל סוג. ודאי גם אלימות כלכלית. אבל השאלה מהי אלימות כלכלית. יש לי

אנו יכולים להיתלות בחקיקה שרק קיימת רק שנדע שגם החקיקה הקיימת, בזמנו בדיוק באותם טיעונים ניסו להתנגד לה. לכן אין לנו ברירה כדי להציל חיים של נשים אנחנו לא יכולים לקדש את מוסד המשפחה ולהעמידו כאקס טריטוריה מהחוק,

סובייקטיביות. את רואה גם את האנשים האחרים, שייכנסו בתוך החוק הזה? אל תשפוך את התינוק עם המים.

שמה

לפטרונות הערכית שיש בו? אני אומר לך איך לנהל את היחסים שלך?

אותה אני רוצה להציל,

בעיניי לנהל דיון זה לא לא להפריע. אשתדל. אני אוהבת להבטיח דברים שאני בטוחה שאוכל לקיים. פתחתי ואמרתי, וצר לי שחלק מהאנשים נתנו את הסטייטמנט שלהם, הלכו, כל אחד ונאום חוצב הלהבות שלו, ולא הקשיבו. יש חברי כנסת שנוהגים כך. אמרתי שצר לי. אנחנו בחקיקה הזאת באים לתקן עוולה אמיתית. מה שתמר אמרה, שיש חוסר ידע לחלק מהאנשים שדיברו פה, ואז הם מסתכלים על השורה הכי קטנה, ולוקחים את החוק הזה לאבסורד ומגחיכים אותו מדברים שוב גם אתה חטאת בזה לצערי עם הפלאפון. דמיין את אותן נשים שזועקות באמת לעזרה, ושמחות שהן חיות במדינת ישראל ולא באחת המדינות השכנות שלנו, ששם באמת יכולים לעשות בהן מה שרוצים, כי נסגרת הדלת וכל אחד אדון לעצמו בתוך הבתים האלה. הן יכולות להיאנס ולחטוף ולהרגיש טרור בביתן. הן שמחות שהן חיות במדינת ישראל. אנו כאן כדי להושיט להן יד ולהציל אותן, ולהפוך את זה לסוגיה שאף אחד לא התכוון. אם אנו בטעות עברנו את הגבול לסיפור הכן משפחתי, לא משפחתי נחזיר את זה למקום הזה, אבל אנחנו כאן כדי להציל נפשות, לא פחות מזה. מיכל סלע נרצחה ככה, נשים רבות אחרות נרצחו,

הן הולכות מתות מהלכות בתוכנו, אבל הן מתות.

ואותן אנו באים להציל.

תודה רבה. הישיבה נעולה. נודיע על מועד חדש, ונתחיל אותו עם משרדי הממשלה שלא דיברו, העמותות, והייעוץ המשפטי שלנו לא הספיק לדבר באופן כללי בעניין. הישיבה ננעלה בשעה 11:40.